אני פותח את הישיבה, הנושא היום המשך מעקב על המשך העסקתן של אוכלוסיות ייעודיות בחברת נמל

זה לא כל כך המשך העסקה, זה הכנסת המועסקים היום לתוך ההסכם המתגבש. כנראה שמבחינת לוחות זמנים זה היה קצר מדי, כי אני פניתי למשרד האוצר,

קצת מתחמקת

לא שומעים. לא משנה, תעלה לי את האוצר רגע. יש נציג בזום מטעם משרד התחבורה? כן, יש.

בוקר טוב, מדבר צביקה שפירא, אני מרשות הספנות והנמלים, משרד התחבורה. אני מקווה שאתה יודע במה מדובר, נכון? אני לא צריך לעדכן אותך. אני יודע. אז מה העמדה של משרד התחבורה בעניין הזה? אני דיברתי עם השרה, אמרתי לה שאני רוצה התחייבות שלכם לא לחתום על ההסכם כל עוד לא נפתרת הבעיה באוצר עם ה-26 חבר'ה עולי אתיופיה, אני לא קיבלתי ממנה תשובה, אולי אני אקבל ממך. אין לי מה לחדש מעבר לעמדת השרה. אני אנסה לברר ואם יהיה לי משהו חדש אני אעדכן. אבל מה העמדה שלכם כאנשי מקצוע? עזוב רגע את השרה. הרי המדובר פה ממש בתקופה מאוד קצרה שהם מבחינת לוח הזמנים שהם עובדים בנמל, סך הכול תהיה התחייבות של הוועד שזה לא יפגע בהסכם הכולל של פרישה מרצון אם ה-26 אלה ייכנסו לתוך ההסכם הקיבוצי שהולך להיחתם. אז אם יש מצד אחד התחייבות לא לפגוע בהסכם עצמו, כי מה שחשוב שם זה הפרישה של העובדים על מנת שהם יוכלו להתמודד כלכלית עם הנמל החדש שיהיה צמוד אליהם, אז למה לא להכניס אותם ולקבל התחייבות מהוועד שלא תהיה פריצה של ההסכם בעקבות התוספת? יש בעיה, לא שומעים אתכם.

נראה לי שהם שומעים אותנו. טוב, תודה רבה, יש לנו תקלה טכנית מולכם. יש כאן נציג של ההסתדרות הכללית,

נציג ההסתדרות, רצית להגיד משהו? אני מנהל את החטיבה הימית תחת אבי אדרי יושב ראש איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הכללית. אני חייב לומר קודם כל לזכות גדי, לאורך כל המשא ומתן אצלנו הוא שם את הנושא הזה על השולחן והנושא הזה לא יורד מסדר היום, גם אצלנו באיגוד. ההנהלה ואנחנו יושבים ומחפשים את הדרך להתנסח בצורה הנכונה על מנת להבטיח את עתידם של העובדים האלה בנמל. יש לכם את הכוח לדאוג שלא תהיה חתימה בלי

אנחנו מעדיפים לעבוד עם שכל ישר מאשר עם כוחנות ושרירים. אני מניח שיחד עם הנהלת הנמל ויחד עם משרד התחבורה תוך אישור גם של משרד האוצר אנחנו נמצא את הניסוח הנכון ונבטיח את עתיד העובדים האלה.

בסדר, אנחנו סומכים עליכם בעניין הזה שאתם תדאגו לאינטרס של ציבור שזקוק לתמיכה שלכם. חד משמעית, ויש להם נציג בוועד העובדים ובהסתדרות, גדי בוטבול, זה לא יורד מסדר היום שלו וגם לא מסדר היום שלנו. תודה רבה. אם אפשר לציין משהו, חבר הכנסת דוד ביטן, בנושא השרה מירי רגב. לפחות בשיח שהיה לי מולה היא אמרה שהיא תיתן פתרון לזה. בסדר, נקווה. אז אני מקווה שבאמת בסוף כולם יישבו ויהיה פתרון. אבל אני לא יכול לרוץ אחריה, היא צריכה לתת פתרון בלי שרצים אחריה כל היום. יגאל בוזגלו. עכשיו שומעים. בוקר טוב לכולם. דוד, בוקר טוב גם לך. חשוב לי להגיד שביולי 2005 חוקק החוק להעדפה מתקנת ליוצאי המגזר של אתיופיה, זאת אומרת אנחנו מחויבים במכסה של 5% של יוצאי אתיופיה. חשוב להדגיש את זה כי אנחנו בנמל כ-1,400 עובדים שמתוכם לא הגענו ל-2.5% ממה שאנחנו אמורים להגיע. זאת אומרת שמבחינה תעסוקתית לא הגענו למכסה היעודה, זאת אומרת אין בכלל טעם שצריך לגעת ולדבר על פיטורים. חוץ מזה כדי לפטר מישהו בכלל מהמגזר הציבורי אנחנו חייבים החלטת דירקטוריון, זה בכלל לא קשור להנהלה עצמה, הדירקטוריון הוא זה שמחליט האם לפטר והאם לקלוט. בנוסף תיכף תהיה עבודה בנמל בצורה מסיבית של כל מה שקשור ליבוא ויצוא של קונבנציונל הנמל, תהיה שם סופר עבודה, אין בכלל טעם לגעת בעובדים האלה. אין בכלל טעם והם מבחינתנו צריכים להישאר איתנו כמו כולם, צריך לדאוג להם בכל אפשרות שהם יישארו איתנו כקבועים, כמו עובדים קבועים לכל דבר. אני חושב שאתה לא יורד לסוף העניין הזה עד הסוף. מדברים על להכניס את ה-26 עובדים לתוך

אפשר הרי לפי השיטה הזאת לפטר אותם ולקלוט 26 אחרים,

לכן אין פה עניין של הייצוג ההולם. מה שחשוב זה שה-26 האלה שכבר עובדים תקופה ארוכה ייכנסו לתוך ההסכם עצמו.

כל השאר, מבחינת אחוזים וזה, זה לא דבר שכרגע אני מטפל בו, אני מטפל ב-26 העובדים האלה. אנחנו מדברים כרגע על קרוב ל-40 עובדים, ולא 26 עובדים, שחשוב שכולם ייכנסו פנימה. 31. לא, אני מטפל בעולים, אני לא מטפל באנשים האלה. אני מאוד מצטער, כל פעם אומרים לי את זה. משרד התחבורה, שידאג לכל ה-31. נקלטו בבית המלאכה מספר עובדים חדשים בחצי השנה האחרונה, כך שהם נכללים בכל ההסכם עצמו. חשוב לדאוג להם. נקלטו כרגע חשמלאים ומכונאים בבית המלאכה בנמל אשדוד בחצי השנה האחרונה, שגם להם צריך לדאוג שתהיה להם את ההגנה שדרושה להם להמשך העסקתם.

זה הולך לפי תקופת העסקה, זה לא כל מי שהוא עולה אתיופיה ועובד עכשיו יזכה להגנה של ההסכם הקיבוצי.

מבחינת לוח זמנים הם עובדים מספר שנים והם

רק בגלל תקופת זמן קצרה, רק אלה זכאים להגנה של ההסכם הקיבוצי, לא כל מי שהוא עולה אתיופיה. אבל עוד לא הגענו - - - בוזגלו, רגע. יש יותר מ-26, גדי? ממה שאני יודע בתקופת החצי שנה, מאז שהייתה אותה פסיקה ב-12.6.2017 נקלט קורס אחד שהוא 26 אוכלוסייה יהודית של עולי אתיופיה ועוד חמישה שמתוכם שלוש שנים ושני בני מיעוטים.

אז שייכנסו גם בני המיעוטים, אין לי בעיה עם זה.

על זה דיברתי כל הזמן, 31. אם נכנסו למחלקות אחרות ומתי נכנסו,

אני יודע שמהיום הראשון שהם נכנסו העליתי את הקורס הזה לסדר היום

העובדים האלה, אותו קורס שאני מדבר עליו, בשנה הבאה הם כבר צריכים להיות במעמד של עובדים קבועים בחברות ממשלתיות ואני מבחינתי מתחילת הדרך דיברתי על זה, שמתי את זה על השולחן, רוצה לטפל בזה. הגענו ליעד, היעד כרגע מגיע לסיומו ואני רוצה סך הכול שהעובדים האלה ייכנסו להסכם הקיבוצי.

תעבירי לי, בבקשה, את האוצר. פניתי למשרד האוצר ואני מקווה שתהיה תשובה. תומר מחובר.

שלום,

אני עדכנתי, אני פניתי ללשכת

אני מבין שעדיין לא פנו אליכם. מלשכת איזה שר?

אני לא מכיר שפנו

אז אין לנו תשובה שונה מפעם שעברה מבחינת האוצר. אני מבקש שאנחנו נעשה ישיבת מעקב עוד שבועיים בעניין הזה.

נגמר. אני לא יכול לרוץ בצורה כזו בזום, או שהדברים ירוצו מהר, או שאני לא אוכל לנהל את הישיבה,

מה עם משה זנה, הוא כאן? לא צריך, נעלתי את הישיבה. קיבלנו את מה שהוא אמר, הם ימשיכו לטפל בזה מול הוועד וההנהלה. הישיבה ננעלה בשעה 09:54.